בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים. על סדר-היום:

ההפרשה לקרן הפיצויים) (הוראת שעה), התשפ"ג 2023. מי נמצא פה מהאוצר? יש הצעה לסדר, ולדימיר,

אמרתי לך, אל תעביר להם תקציב 2023. אני מדבר על לפני התקציב. כשנגיע לתקציב נדבר עליו, אבל קודם - - - מעכשיו תאיים שלא תעביר להם תקציב, תראה איך הם יגיעו. אני לא מאיים על דבר שאני לא מתכוון לא לבצע. אגב, הוא המליץ לך את זה אתמול. אמרתי לו שהמלצתי אתמול. אבל אמרתי לך תראה איפה אתה נמצא בגלל שניסית לעשות את זה. אני נמצא איתך כאן. אני מדבר ברצינות על העניין הזה, אני לא מסכים לתהליך הזה. אני לא מתכוון לשתוק על זה,

אתם צריכים לכבד את הוועדה כמו שאתם מכבדים כשיש ישיבה אצלכם במשרד. זה לא יכול להיות. יצא מכתב. אני מבקש מכם שתגידו גם לממונים עליכם, אני לא אסכים לתהליך הזה, לדבר הזה. עכשיו לפנים משורת הדין תסבירו את מה שאתם רוצים. אבל קודם ולדימיר. תודה רבה, אדוני היושב-ראש, בוקר טוב לכולם. אנחנו נמצאים בקומה השלישית, ובקומה הראשונה באולם של ועדת החוקה מתרחשת כרגע התנגשות בדמוקרטיה הישראלית בהרבה מאוד היבטים. אז אנחנו נמצאים בוועדת הכספים, אני לא רוצה לדבר על ההיבטים המשפטיים, אבל אנחנו כן צריכים לדבר על ההיבטים הכלכליים של המהלך המסוכן הזה. וכבר שמענו אזהרות של חברות הדירוג שמזהירות שהתוצאה של החלשת מוסדות המדינה עלולה להיות הורדת הדירוג של מדינת ישראל. ויש אזהרות של המשקיעים הזרים, אנחנו מדברים על השקעות של 25, 3 מיליארד שקל מדי שנה. אתמול שמעתי את מנכ"ל מלאנוקס, שזו חברת הייטק בורסאית מהגדולות בישראל, ויש גם מחאה של קהילת ההייטק כנגד ההפיכה המשטרית של שר המשפטים. אנחנו חייבים להבין שלמהלך הזה יהיו השפעות כלכליות שבסופו של דבר ישתקפו גם במצבם הכלכלי של אזרחי ישראל. ואני חושב שחשוב שגם הוועדה הזאת תיתן על כך את הדעת.

תודה רבה. אני דווקא לא מודאג מהעניין הזה. אתה לא מודאג. אני מאוד מודאג. אני רק אומר שאני לא מודאג. אני חושב שהיה צריך לעשות את זה מזמן. ואני חושב שזה לא מוריד לא דירוג ולא שום דבר. אם לא ירד הדירוג כשאתם הייתם בקואליציה ועשיתם - - - לא ירד, כי ניהלנו מדיניות כלכלית מאוד אחראית. נמצא פה שר במשרד האוצר שיכול להעיד על זה. כי היה יוקר מחיה, זאת תמונת המצב.

אנחנו ב-OECD. הכי פחות עלה המזון במדינת ישראל מכל מדינות OECD. אתה יודע את זה.

תודה רבה על מה שעשיתם. תשאלו כל אחד שהולך למכולת. נכנסנו לממשלה כאשר היינו המדינה היקרה ביותר בעולם.

הכול בסדר. אתם השארתם לנו - - - מי שהמציא את יוקר המחיה אלו הממשלות שלכם. זה היה אצלנו, אני פשוט טעיתי במי היה ראש ממשלה, אבל בעיקר מי היה שר האוצר. מי היה שר האוצר? הגרוע ביותר מאז קום המדינה. הטוב ביותר מאז קום המדינה. אני חושב שהייתה ממשלה מצוינת, ואנחנו עוד נחזור. הגרוע ביותר מאז קום המדינה, אבל אנחנו נתקן את זה. מזל שהוא היה שם במשבר הכלכלי. בעזרת השם עוד נחזור בהקדם האפשרי. רק בשביל לשמוע את בעזרת השם זה

בבקשה, הינה, הרווחת. תודה רבה.

בוקר טוב, תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (שיעור ההפרשה) בעצם קובעות ששיעור מס הרכישה שיופרש לקרן הפיצויים עומד על 25%. הוראת השעה שהובאה בפניכם הבוקר מציעה שבשנת 2023 שיעור ההפרשה יעמוד על 0%,

שלא תהיה הפרשה. השינוי הזה נועד לממן הפחתות

יושב-הראש, לפרט באיזה נושא? בנושא התיקון של הוראת השעה? מה הנושא שאנחנו דנים עליו? כי התחלת מהשכר. תעשה לי טובה. אנחנו מדברים על קרן מס הרכוש שנועדה לממן פיצויים שמשולמים בעקבות נזק שנגרם במלחמות ואירועי איבה. למה אתם מורידים עכשיו את הכסף הזה?

אנחנו עכשיו מציעים לבטל את ההפרשה כדי שנוכל לממן הפחתות מס שונות, וביניהם את - - - אפשר לדעת מהן הטבות המס שרוצים לבטל?

בבקשה, אז תסבירו. מה, זה סוד? ראשית, הפחתת הבלו על הפחם, שנית - - - תן לנו סכומים בכל דבר כמה.

ומה זה עושה. הפחתת הבלו על הפחם בהיקף של כ-0.4 מיליארד ש"ח נועדה להפחית את מחירי החשמל, כפי שהודיעו שר האוצר וראש הממשלה שבוע שעבר. בכמה יופחת? רק הרכיב הזה לפי דעתי יכריע על כרבע מהעלייה, ולכן אנחנו משערים שכרבע מהעלייה תבוטל רק בגין הצעד הזה. אני רוצה לדעת ברבעים. יש עוד הפחתה או רק זה לגבי הנושא של החשמל? אמרת שרק זה יוריד רבע מהעלייה.

בהקשר של קרן מס הרכוש זה הרכיב הרלוונטי לעניין מחיר החשמל. כמה אחוזים סך הכול? כשאתה מדבר איתי על רבע, רבע ממה? מ-8%?

לפי דעתי זה יוצא בין 2% ל-2.5%. שוב, מי שקובע את מחיר החשמל זאת לא הממשלה. זאת רשות החשמל.

אנחנו מדברים על העלייה שהם דיברו עליה של כ-8%, אז בעצם עכשיו זאת רק עלייה של 2%, 2.5%. צופים שהצעד הזה עשוי להפחית את העלייה במחיר החשמל בכ-2% עד 2.5%. זהו? כי דובר על משהו אחר לגמרי. חשבנו שהעלייה תהיה רק ב-2%. העלייה ב-6%? ב-5.5%? אני מדבר על הצעד הזה. העלייה הייתה ב-8%. כי הם דיברו על התייעלות בחברת החשמל.

העלייה במחירי החשמל תהיה 8%? נכון, זה בדיוק מה ששאלתי. אחרי הירידה הזאת של ה-0.4 מיליארד הזה? ה-400 מיליארד, כמה תהיה העלייה במחירי החשמל? ראש הממשלה ושר האוצר התייחסו לכך במסיבת העיתונאים, ואני חושב שהם פירטו כמה מהצעדים שכלולים במסגרת הזאת. אבל לעניין קרן מס הרכוש - - - אבל הם פירטו משהו אחר ממה שאתה אומר. מה דעתך שנביא לפה את העיתונאים, אלה שהיו במסיבת העיתונאים, שהם יצביעו גם להוריד, להעלות? אתה יושב פה בוועדת הכספים, אתה יכול לתת תשובה, ולא להגיד לנו: מסיבת עיתונאים? עם כל הכבוד, החברים שואלים אותך. תגיד שאתה לא יודע להגיד במדויק בגלל שרשות החשמל קובעת את המחירים, אבל שואלים אותך. אנחנו רוצים לאשר את ההפחתה שאתה מבקש, שאתם מבקשים.

תגיד מה זה עושה בערך. לא להגיד לנו מסיבת עיתונאים. אני נגד העיתונאים, לא, אני נגד מישהו, לא זוכר מי. לא, מסיבת עיתונאים. אחרי שקיבלתי כותרת ב"יתד נאמן" אני תוהה אם אתה נגד כל העיתונאים או רק נגד חלק מהעיתונאים.

אריה זיסמן בסדר איתך? הוא יקיר העיתונאים. עכשיו אני מדבר ברצינות. אתה לא יכול להגיד לנו: ראש הממשלה ושר האוצר אמרו במסיבת העיתונאים. אתה בא לוועדה, אתה מבקש אישור שלנו, תפרט, תגיד: אני לא הקובע בסופו של דבר את מחיר החשמל. לרשות החשמל יש את הסמכות בעניין הזה.

הרי אתם לא באים סתם לוותר על 400 מיליון שקל, אלא אם כן יש איזה יעד. שואלים החברים מה היעד לפי הדברים שלך. היעד בביטול הבלו על הפחם לשנת 2023 היא לעשות צעד שהממשלה יכולה לעשות בסמכותה המלאה, שיתרום להפחתת מחירי החשמל. כמה בערך?

אנחנו צופים שרק הצעד הזה, וזה הצעד הרלוונטי מתוך הצעד שאנחנו מביאים עכשיו לאישור הוועדה. יש עוד מקורות? יביא להפחתת העלייה ב-2 עד 2.5 נקודות אחוז. אמרת 400 מיליון שקל מתוך זה? כן, 400 מיליון. יש עוד מקורות שמהם תהיה הפחתה על מחירי החשמל או על דברים אחרים? לא במסגרת הזו. לא בעניין של קרן מס רכוש, אלא יש צעדים נוספים שקשורים למשק החשמל שלא קשורים לקרן מס הרכוש. הקשר בין קרן מס הרכוש לבין מחירי החשמל הוא הצעד הזה של 0.4 מיליארד. מה אתה צופה אם יעשו את כל המהלכים המתוכננים, ולא רק את ההפחתה הזאת,

אני חושב שמדובר ב-70% הפחתה, כפי שגם נאמר. ואני נערכתי לדיון בנושא של קרן מס הרכוש. בהקשר של קרן מס הרכוש התרומה להפחתת העלייה היא כרבע מהעלייה. כלומר, 2 עד 2.5 נקודות אחוז. זאת אומרת שאם מדברים על עלייה של 8.2%, אז זה יעלה רק ב-6% או ב-6 ומשהו אחוזים. הוא מדבר על 70% ירידה אם יעשו את הכול.

הוא מדבר אחרת, הוא מדבר על 2%. היושב-ראש שאל שאלה מאוד חשובה, הוא אמר שהעלייה אמורה להיות 8.2%, אתה מדבר על זה שיורידו ל-2%. אם נאשר את זה, בכמה תהיה העלייה אחרי זה להערכתכם? ככל שיאושר, רק הצעד הזה יביא להפחתת העלייה מ-8% ל-6%.

אני לא רוצה להתחייב בנקודה הזאת, וגם זאת לא סמכותי - - - ומה המקורות הנוספים? מה המקורות הנוספים במחירי החשמל? אתה אומר שבסופו של דבר בסוף התהליך נגיע להפחתה מהעלייה של כ-70%. כלומר, נשלם רק 2.5% בערך, 2.7% עלייה. אז השאלה, תן לנו רק מאיפה הולכים לקחת את שאר הסבסוד לצורך העניין. אנחנו צריכים עוד איזה 700 מיליון שקל כדי להשלים את זה. יש צעדים נוספים שקשורים לרשות החשמל.

כלומר, שלא האוצר צריך להוציא עליהם? זה מה שאנחנו שואלים. שמשרד האוצר לא יביא לוועדת הכספים תיקון

זה לא שאנחנו עכשיו מגיעים לצעד הזה ובהמשך נבוא עם עוד צעד, למיטב הבנתי. זה הצעד היחידי שמשרד האוצר יעשה? הצעדים האחרים הם התייעלות מתוך חברת החשמל. הצעדים הנוספים עלומים.

אני לא רוצה להגיד בשם רשות החשמל מה הצעדים האחרים. זה מה שנאמר על ידי השר, כשהוא אמר התייעלות בחברת החשמל יביא לפחת השני בעלויות. התייעלות בחברת החשמל, אני לא יודע למה חבר הכנסת מתכוון. ולכן אני חלילה לא רוצה שהדברים - - - אני אומר לך את מה שהשר אמר, לא את מה שאני מתכוון.

מה שהוא אומר הוא אומר עכשיו ברור לגבי הנושא שהוא מופקד עליו,

זה מה שרצינו לדעת.

הוא בא לוועדה, הוא מבקש להעביר 440 מיליון שקל,

כן. 440 מיליון שקל. אז התחלתי לפרט מה הייעודים,

אני מדבר עכשיו על הסעיף הזה, אני מסביר לעצמי. זה מה שאמרת, להעביר 400 מיליון שקל מבלי לגעת בנושאים נוספים שיעסקו בעניין של החשמל. רק בחלק הזה זה בערך הפחתה של 2% במקום 8.2%, נניח עלייה של מחירי החשמל, זה יעלה רק ב-6%. 6.2%. 6.2%. נכון? אבל אתה אומר, ואנחנו גם יודעים את זה, שמתוכננים צעדים נוספים כדי להפחית עוד את מחיר החשמל. אנחנו עדיין לא יודעים מה זה, ואנחנו גם לא יודעים אם הדברים הנוספים יצטרכו להגיע לכאן לאישור. הוא אמר שהצעדים הנוספים לא קשורים לאוצר.

זה הצעד היחידי שמשרד האוצר יעשה בקשר להוזלה. צעדים אחרים לא קשורים למשרד האוצר.

יכול להיות שאני אישית לא מספיק מכיר את תחום משק החשמל ויש עוד איזשהו רכיב בגדול כן.

אני חושב שמי שצריך להגיע לוועדת הכספים, ועדת הכספים מאוד רצינית, הוא צריך ללמוד את כל הנושא ולהגיע

אבל תשמע, הוא אומר את מה שהוא בעצם מוסמך להגיד בנושא הזה. הוא אומר לך שיכול להיות ששאר הדברים יהיו ממקור כזה, ויכול להיות ממקור אחר. הוא אומר: אם אתה שואל אותי על מאיפה אנחנו לוקחים פה את הכסף ולמה, על זה אנחנו לוקחים את סכום הכסף. איך הפכת לסנגור של האוצר? את גם אמרתי אז,

הייתי איתו גם בדברים האלה. אני לא סנגור של האוצר, שלא תחשוב לרגע. רבותיי, אין לנו הרבה זמן.

יש לנו 2.5 מיליארד שקל,

זה נושא הפחתה של כ-2 מיליארד שקל, ולא 2.5. מדובר בסכום של 0.45 מיליארד נוספים עבור הפחתת הבלו על הבנזין. כמה זה יוזיל לנו את הבנזין? בכ-10 אגורות במחיר לצרכן כמובן. בנוסף, 0.3 מיליארד שקל - - - מה זה יעשה? לא הבנתי. בהמשך לביטול ההפרשה אנחנו מתכננים להביא הפחתה בבלו על הבנזין. כמו שאנחנו מביאים הפחתה על בלו על הפחם ככה אנחנו מתכננים להביא - - - בכמה כסף ירד מחיר הדלק?

לצרכן זה אמור לרדת בכ-10 אגורות. וכמה סך הכול ההנחה היום? לפי התזכיר שהפצתם להערות הציבור, טיוטת חקיקת המשנה שהפצתם להערות הציבור כתוב שההפחתה צפויה להוריד 13 אגורות ממחיר ליטר בנזין. כבר עכשיו יש שלוש אגורות הנחה, ולכן כששאל אותי חבר הכנסת בכמה ישתנה המחיר לצרכן עניתי על מה יהיה ההפרש. מתי פוקעת ההנחה של השלוש אגורות? או בסוף ינואר או באמצע פברואר? ב-15 בפברואר. ועד מתי תהיה ההנחה, ההפחתה של 13 אגורות? עד סוף 2023. אז ההפחתה של ה-13, שאתה אומר שהיא כוללת את שלוש האגורות, צפויה להסתיים בינואר,

למעשה אנחנו מציעים להגדיל את ההנחה ל-13 עד ה-15 בפברואר, ומשם לשמר אותה על 13 אגורות.

ולכל זה מספיקים לכם את ה-400 מיליון, כולל השלוש אגורות? 450. לא,

הוא לא אומר 10. משם 10. עד 15 בפברואר זה 13. חבר'ה, הוא אומר את זה ברור. חברים, אני אשמח לחדד. לא רציתי לייצר רושם לא נכון, ולכן עניתי 10 אגורות, כי זה השינוי במחיר לצרכן. אבל סך ההנחה במונחים של מחיר לצרכן תהיה 13 אגורות עד סוף השנה, כך שבכל שנת 2023 תהיה הנחה של 13 אגורות. 13 אגורות.

לא 13%. שאלה בנושא הזה. כמה סך הכול הכנסות המדינה מהמס על הבלו של הבנזין בשנה? אני אצטרך לבדוק את זה. כמה סך הכול הכנסות המדינה ממס על הבלו בשנה? 17 מיליארד שקל. אני שואל את זה כי בשנת 2020, שזאת הייתה שנת קורונה אם אני לא טועה, היה כ-21.5 מיליארד שקל. עכשיו בעצם יורדים מהכנסות המדינה ה-21.5 מיליארד, למה אני צריך להביא מפה?

הרי אנחנו לא יודעים בדיוק כמה כל שנה יצטרכו, יש הערכות, אז למה צריך לקחת מפה כסף? הרי גם בחישובים שלכם כאוצר בתחילת שנה אתה יודע פחות או יותר, אבל תמיד יש את המרווח שאתה לוקח. אז יכול להיות שאתה בכלל לא צריך את זה או לחילופין אין בעיה, אתה לקחת מפה, אבל גם אתה יכול להגדיל את ההנחה של הבלו. ינון, השאלה ברורה וגם נכונה. מה התשובה לשאלה הזאת? אנחנו מציעים בשנת 2023 לממן את הפחתת הבלו באמצעות ביטול קרן מס רכוש. את השאלה הבנו, את מה שאתם מבקשים מאיתנו גם הבנו. שואל חבר הכנסת ינון אזולאי, האוצר מרוויח סכום מאוד גדול מההיטל הזה מהבלו, הרבה יותר ממה שאתם מבקשים פה לעשות שינוי. למה אתם מורידים את זה ממס רכוש? למה אתם מורידים את זה מהקרן הזאת? תרוויחו פחות ב-300 מיליון. הממשלה מחויבת לשורה של כללים פיסקליים לפי החוק, חוק-יסוד: התקציב, חוק הפחתת הגירעון, חוק-יסוד: משק המדינה, גם בעקיפין, ואנחנו כמובן מחויבים להגיש פעולות לשינוי המס שיכולות לגרום לפגיעה בהכנסות המדינה באופן מאוזן. ולכן לצורך הבאת הפחתת הבלו על הבנזין בשיעור האמור לשנת 2023 אנחנו מציעים לממן זאת באמצעות ביטול הפרשת מס הרכישה לקרן. אני מבין את התשובה שלך. אני לא מבין. אבל תקציב 2023 עדיין לא עבר, לכן אתה לא יכול להסתמך על הקרן, ואתה הולך על הקרן. למה אתה לא הולך על זה באופן זמני עד שעובר תקציב 2023, ואז אתה מוריד מהבלו בתוך התקציב, ואז אתה לא עובר על שום חוק. אומר חמד עמאר שהוא מנסה לפרש אותי. הרי זה בדיוק כמו שאמרתי,

כבוד גדול לי לפרש אותך, אתה יודע. גם כבוד שלי שאתה מפרש אותי. אתה יודע כמה זמן אני מחפש פרשן ועוד לא מצאתי? אשאל אותך אולי שאלה שתעזור לכם בתשובה. השאלה נכונה בדיוק כמו שהוא אמר, שאנחנו רוצים לדעת לפני תקציב 2023, אולי משם נוריד, כי זה הצפי פחות או יותר. אנחנו יודעים את השנים, יש שנים שאתה מקבל אמר בליאק, יכול להיות שהוא התכוון לשנה האחרונה 17 מיליארד. אני יודע על שנת קורונה שהייתה 21 מיליארד, זה קצת לא מסתדר לי, אבל בוא נגיד שזה לא משנה. אנחנו יודעים פחות או יותר לקראת מה אנחנו הולכים, ואפשר על פי זה לתכנן את השנה.

דבר שני, שזה צעד אולי קצת לפני זה. כמה סך הכול באחוזים אני יודע גם את התשובה אבל חשוב שגם ישמעו כולם מס הבלו. כל מחיר הדלק לליטר מורכב ממנו מס הבלו. אני מצטער, אני לא יודע את התשובה הזאת מראש. לא, לא, זה לא יכול להיות.

אני מכבד אותך, אבל זה כבר נדון ונשאל בשאלות בדיון הקודם שהיה, אז בא השר במשרד האוצר וביקש להפחית את המס על הבלו בנושא הזה גם מאותה קרן לפני חצי שנה. נשאלה השאלה הזאת, וגם אז הייתה תשובה כזאת. אני חושב שאתם לא יכולים להגיע לוועדה באמת אני אומר את זה, ואני מכבד אתכם לא יכול להיות שתגיעו לוועדה כשמדברים על המס על הבלו ואתם לא יודעים כמה נכנס בשנה האחרונה, כמה היה בשנתיים האחרונות או בשלוש שנים האחרונות. ואתם לא יודעים ממה מורכב מחיר הדלק. אני מבקש לדעת פה עכשיו את כל המורכבות של מחיר ליטר דלק. זה ממש יכול להיות ב-30 שניות.

אני יכול להגיד את זה, אבל אני רוצה שהאוצר יגיד את זה, שרשות המיסים יגידו את זה. אני מקבל את ההערה, אני מצטער שלא הגעתי עם המידע הזה מוכן.

אתה יודע שאנחנו מכבדים,

אתה באמת מזלזל בי. אתה יודע שאנחנו מכבדים, זה לא יכול להיות שאתם לא יודעים. אתה לא יודע מה הבלו

תשובות לשאלות יותר מרוכבות אתם מביאים לנו בתוך 30 שניות, בווטסאפ אתם מקבלים. ויושבים עכשיו במשרד האוצר, אני אומר לך, שמאזינים לדיון הזה, ולכן אני פונה אליהם כדי שלא תצטרך להסתמס איתם, אני מבקש מכם שתוך כדי תשלחו ליואב את התשובה. נעבור לסעיף הבא, נחזור לזה. אנחנו רוצים תשובה. יש לי שאלה, אולי פספסתי. כמה סך הכול אחרי האישור הזה ההנחה על הדלק על חשבון הבלו?

ההנחה כרגע היא שלוש אגורות. אנחנו מציעים להגדיל בעשר, ולהאריך את ההנחה עד סוף השנה. אבל כמה היה בשנה שעברה? אפס, אני אומר לך, ההנחה עכשיו על הבלו היא אפס. הוא מממן את זה דרך הקרן. הוא לא עושה הנחה מהבלו. לא, בשנה שעברה כמה? ההנחה היא כרגע שלוש אגורות. שלוש אגורות. העשר אגורות שאתה מדבר עליהן לא באות מהבלו, הן באות מהקרן. שואל ולדימיר, בפעם שעברה כשהבאתם הנחה לפה כמה הייתה ההנחה הזאת? כמה הייתה ההנחה פעם שעברה על חשבון הורדת בלו? כשהייתה העלייה הגדולה לכיוון שמונה שקלים.

בשיא היא הגיעה לשקל. בהתחלה היה חצי שקל, ואחרי זה הארכנו את זה עד לשקל הנחה. אחר כך היא ירדה ל-88 אגורות. כן, ואחרי זה היא ירדה עוד יותר. אז עכשיו נשארו שלוש אגורות. כלומר, ההנחה עכשיו על הדלק היא הרבה יותר נמוכה ממה שהיא הייתה בשנה שעברה.

מחירי הדלק ירדו משמעותית מאז השיא שהם הגיעו אליהם ביוני. וגם לזמן ארוך יותר עכשיו. ועכשיו אנחנו מציעים במקום לשנות את ההנחה באופן - - - אבל אתה לא נוגע בבלו. אתה נותן לי עכשיו הנחה מהקרן, לא מהבלו. אנחנו מציעים לממן את ההפחתה בבלו באמצעות ביטול ההפרשה לקרן מס הרכוש. כלומר, הכלי שלי הוא מהבלו. פעם שעברה כשהבאתם את ההנחה גם ביקשתם מזה,

כמה זה היה אז? אז הייתה 50 אגורות. כמה כסף? גם שם הקפאנו עד סוף שנה, נכון? לוקחים מהכובע הזה ושמים בכובע השני. הם לא נוגעים בבלו. ירד מ-8.5% בפעם הראשונה. בחודש מרץ השארנו הפחתה ל-8.5%, ואחר כך ירדנו לאפס. כמה זה עלה? כמה העלות למדינה? זה היה סדר גודל של 50 אגורות שירד, ואמרו שההפסד בהכנסות המדינה הוא כ-700 מיליון שקלים. על 50 אגורות, לכמה זמן? לשלושה חודשים. כן, שלושה חודשים. זאת הייתה הפחתה של חודשיים בסולר ושלושה חודשים וחצי בבנזין.

עכשיו אני רק רוצה כדי שלא אתבלבל, כי ולדימיר העלה פה את מה שהיה בפעם הקודמת. לי יש טענות נגד הממשלה הקודמת, אני רוצה לדעת רק את העובדות, מה השוני בין ההפחתה אז לבין היום? מה היה אז מחיר הדלק? אמרת שאז זה היה השיא של ההעלאה של מחיר הדלק. זה לא היה השיא, השיא היה ב-2012. מחירי הדלק הגיעו לשיא שנתי. חבר הכנסת בליאק צודק, לא מדובר בשיא של כל הזמנים אלא שיא זמני. הגיע לשיא של כ-7.1 שקלים מחיר הבנזין לצרכן, ואז הביאו את הגדלת ההנחה לשקל. זה עבר את השבעה שקלים, זה הגיע ל-7.1 שקלים. ואז הגדילו את ההנחה. כיום מחיר הדלק הוא 6.94 שקלים, ובעקבות הגדלת ההנחה כפי שאנחנו מציעים הוא ירד ל-6.84. כמה זמן הייתה ההנחה של עשר אגורות? הייתה הנחה של שקל במהלך החודשים יולי ואוגוסט. זה התחיל מחצי שקל. אחרי זה זה עלה לשקל.

הייתה הנחה של שקל בחודשים אוגוסט, ספטמבר ונובמבר. גם בדצמבר הייתה. לא, בדצמבר הייתה הנחה של 30 אגורות בלבד. ועכשיו אתם מבקשים לא לשלושה חודשים, אלא לכל השנה.

שלוש אגורות. זאת אומרת שההבדל הוא שעכשיו אתם מבקשים פחות, אבל מחיר הדלק יותר נמוך, ואתם מבקשים ליותר זמן ממה שהיה בפעם הקודמת, נכון? אמת. אני לא מבין משהו קטן. כשהבאתם אז על חצי שקל, זאת הייתה עלות של 700 מיליון לשלושה חודשים? אני חושב שזה כולל חלק ממחיר הסולר. נכון, אני חושב שמה שהקראת כולל את מחירי הסולר. ועכשיו אנחנו לא עושים הנחה במחירי הסולר? במחירי הסולר כרגע אנחנו לא מציעים הנחה. אתם מציעים רק על הבנזין. לא הספקתי לפרט את כל הצעדים, אבל כרגע לא מוצע. את הסולר לא מוזילים בכלל? הסולר הוא לא מחיר מפוקח, ואנחנו כרגע לא מציעים לשנות את הבלו עליו. אני חושב שהמחיר בשוק העולמי ירד משמעותית ולכן אנחנו חושבים שאין צורך להמשיך את ההנחה הקודמת. זה המצב הנוכחי. אנחנו כרגע מציעים לממן צעדים בתחום הפחם, בתחום הבנזין, ולאפס את מס החד"פ עד סוף השנה. מה עוד אתם מבקשים? אמרתי, לאפס את

כמה זה חד-פעמי? 0.3. כלומר 300 מיליון שקל. רבותיי, עם כל הכבוד, אני מבין שההתרגשות גואה, אבל אני רוצה לדעת, תסבירו גם למי שלא מבין. נכון, זאת התרגשות חד-פעמית, רק שתדע, הרב גפני. יש פה שני חלקים בוועדה, יש פה את החלק שמבין הכול עוד לפני שאמרת, זה בצד הזה, יש את החלק שלא מבין גם אחרי שאתה מסביר,

אני יכול להיות בצד שלך? גפני, אתה יכול לשים לי כיסא לידך? אפשר. תסתכל כמה כבר רוצים לעבור לצד שלך. בתחום החד-פעמי או לסכם את הכול?

החד-פעמי. החד-פעמי המתכלה הוא אומר. אנחנו מבקשים לאפס כפי שגם פורסם כבר צו להערות הציבור, אנחנו מבקשים להפחית את המס לאפס. בשנת 2023. בשנת 2023. רק ל-2023 או באופן כללי? הצעד של ביטול ההפרשה לקרן מס רכוש היא רק לגבי 2023, ולכן אנחנו גם מציעים צעד הופכי רק ב-2023. בכמה זה יוזיל? בכמה זה יוזיל את מחיר הכלים החד-פעמיים? לצערי אני לא יודע איך מורכב המחיר של הכלים החד-פעמיים. אני רק רוצה להעיר פה הערה לחברי הכנסת.

ואני הולך לפעול בעניין הזה, שאתם תורידו את המחיר של הכלים החד-פעמיים, והמטרה היא שמדובר במשפחות שמשתמשות בזה - - - אבל ההנחה לא תגולם על ידי הצרכן. רכז הקואליציה. אם אפשר לא באמצע המשפט. אני לא מתכוון שאלה שמוכרים את הכלים החד-פעמיים או שמייצרים אותם או שמרוויחים עליהם ימשיכו לגבות את אותו סכום מהצרכנים. זה לא יוריד את יוקר המחיה ולא יעשה שום דבר, הם ירוויחו יותר. ברגע שזה יאושר אני מתכוון פה בוועדה לעקוב אחרי זה, ואז המחירים צריכים בשבוע הבא להתחיל לרדת מכיוון שכבר אין את המיסוי שהיה במשך כל הזמן. אנחנו נעקוב אחרי זה. אני אבקש להקים פה צוות שיבדוק ברשתות השיווק כמה כסף עולה היום וכמה כסף יעלה בעוד שבועיים. זה לא יהיה ככה שהמדינה משקיעה בזה כסף ושלום על ישראל, ולא יוצא מזה שום דבר. אני חושב שהצווים האלה, המחירים האלה לא הועילו שום דבר,

אבל זאת עמדתי. עמדה שלא מבוססת במספרים. אם אני הייתי חושב שהיא לא מבוססת הייתי אומר את זה, אני לא צריך את העזרה שלך. אני אומר שזה דבר שעלול להיות שגם המדינה תשקיע כסף, גם אנחנו רוצים דרך זה להוריד את יוקר המחיה. תראה את מה שרון תומר נשיא התאחדות התעשיינים אומר. ואז אנחנו כאן בוועדה נעקוב אחרי זה, ואני רוצה שפה יוקם צוות שיבדוק מה קורה בעוד שבועיים עם המחירים. מה עוד? שתייה מתוקה אין פה? הצעד האחרון שאנחנו מדברים עליו עוד לא פורסם כצו להערות הציבור, ויש כוונה לממן אותו על ידי ביטול ההפרשה לקרן מס הרכוש בשנת 2023, מדובר באיפוס המס על המשקאות הממותקים. כמה כסף זה? מדובר בעלות של כ-0.8 מיליארד ש"ח. 800 מיליון שקל. גם שם כמו בכלים החד-פעמיים אנחנו מדברים על צעד מאוד דומה, אנחנו מבקשים לאפס את המס לאפס עד סוף שנת 2023. וכמובן שגם כאן מי שקובע את המחיר בסוף לצרכן אלו רשתות השיווק. אנחנו מקווים שביטול המס יגולגל במלואו על הצרכן. אז אתה מעביר 800 מיליון שקל, מפחית את זה מקופת המדינה, ואתה אומר שאתה מקווה שרשתות השיווק ישמרו שהמחירים ירדו? חמד, בדיוק על זה דיבר יושב-ראש הוועדה. הוא דיבר על החד-פעמי, אני מדבר על המשקאות, על 800 מיליון שקל. החד-פעמי 300 מיליון שקל.

אנחנו מדברים על סכום כזה רציני, והוא אומר לך: אני מקווה שרשתות השיווק ישמרו על זה. אני כמובן לא יכול להתחייב שהם יורידו מחירים, ולכן אני אומר שאני מקווה שהם יורידו מחירים במלוא גובה הפחתת המס. אז למה אנחנו מורידים מס אם אתם לא יכולים להתחייב? חמד, אבל זה התפקיד שלנו כוועדה, אנחנו הרגולטור. כמו שאמר היושב-ראש, נצרך להקים פה איזשהו גוף מעקב שיצטרך לוודא. אתה טועה. למה? אתה יכול לבדוק כמו שהאוצר יכול לבדוק? היכולת שלך ככנסת היא כמו היכולת של האוצר? למה לא? איפה אנשי המקצוע שלנו שילכו להסתובב בשטח לראות? איפה אנחנו יכולים לבדוק את זה? אנחנו יכולים לקבל עדכונים כאן ודיווחים. על מה אתה מדבר? הוא אומר שאנחנו מוזילים ב-800 מיליון, והוא מקווה שרשתות השיווק יוזילו את המחירים.

אני מקים צוות כאן בוועדה, זה מה שאנחנו נעשה.

ואם הם לא יוזילו את המחירים הם יבואו לכאן. בדיוק, על זה דיברתי, חמד.

אני יודע את המצוקה של המשפחות. אני גם אגיד להם כבר שיכינו את הכמויות בחזרה, את מה שהם עשו, כמויות בתוך האריזות הפחיתו והיו. יש תשובה לשאלה של חבר הכנסת ינון אזולאי? רגע, רבותיי, יש תשובה, אני במתח. בבקשה. על הבלו. ממה מורכב מחיר הדלק בכל דבר? וכמה כסף המדינה מרוויחה מהבלו הזה? מדובר בכ-11 מיליארד ש"ח במונחים שנתיים מהבלו. אלו לא המספרים שאנחנו מכירים. אולי זה רק על הבנזין ולא על הסולר? בוודאי, על הבנזין. אנחנו רוצים לדעת סך הכול. סיימת לפרט את הצעדים? כן, סיימתי לפרט את הצעדים. יש ארבעה צעדים, נכון? כן, ארבעה צעדים. אתה מצליח לבלבל אותי, ולדימיר. זאת המטרה שלי. אני יודע. אני מבקש לדעת תשובה לשאלה של חבר הכנסת ינון אזולאי, שגם אני רוצה לדעת, מה התשובה לזה? כמה כסף המדינה מרוויחה מההיטל? מה האחוז ממחיר הדלק? כ-47% מהמחיר של הבנזין לצרכן. חברים, אבל אנחנו שואלים אותו שאלה ואנשים פה מרעישים, אי-אפשר להקשיב לו. בבקשה. מדובר בכ-47% מהמחיר לצרכן שנובע מהבלו על הבנזין.

47%. ותוסיף על זה עוד 17% של המע"מ, אנחנו משלמים על מחיר דלק 64%. אני מאמין ש-47% זה מה שנובע מהבלו,

כולל המע"מ על רכיב הבלו. על רכיב הבלו, אבל יש לך על זה עוד רכיב. הוא אומר לך תוריד חצי. אתה מגיע לקרוב ל-60% שאנחנו משלמים רק מס עבור ליטר דלק. אז תתקנו את זה, אני אתמוך בכם. אני מדבר על הסך הכללי.

בעצם למה אתם לא מתכננים את השנה על פי ירידה ברווח הזה?

במקום שנצביע עכשיו פה שאנחנו עושים אפס מקרן הפיצויים של הנזק, למה לא מורידים מראש?

הוא ענה. הוא אמר שבגלל החישובים האלה אפשר לעשות את זה בתקציב. ולדימיר, בבקשה. ארבעת הצעדים שפירטת מסתכמים במיליארד 950 מיליון שקל. במכתב ששלחתם לוועדה מדובר ב-2.25 מיליארד, הפרש של 300 מיליון שקל.

מה התשובה? כמעט 300 מיליון. כרגע אני לא מכיר ששר האוצר החליט על צעד נוסף. אז למה ביקשתם 2.25? ביקשנו להפריט את הכול. אם הכנסת תאשר שההפרשה תהיה בכל זאת בסכום כלשהו, אז אני חושב - - - כלשהו? לא סכום, שיעור. בסכום השיעורי. הוא שואל שאלה ברורה. נתת לנו ארבעה סעיפים שאתם רוצים להוריד עכשיו, ובארבעה סעיפים אתה מגיע למיליארד 950, ולא מגיע ל-2.25. יש 300 מיליון שקל הפרש.

אתה רוצה שאני אצביע על 300 מיליון שקל שאני לא יודע - - - על מה אנחנו אמורים להצביע? יש מנדט לוועדה להחליט מה לעשות עם שאר הכסף? האם אפשר לממן את ארבעת הצעדים האלה תוך הפרשה של אחוז מסוים מתוך מס הרכישה לקרן הפיצויים?

את ה-300 מיליון אתה תעשה מקרן הפיצויים. למה אתה לא מתקן את הצו?

הצעדים שאתה מפרט זה 1.95, אני לא יכול להצביע ככה. איך נצביע על צו עכשיו?

ברמה הכי בסיסית פירטתי את הצעדים שנמצאים על שולחן השר. כלומר, שלושה צווים שפורסמו להערות הציבור.

ועוד צו שאנחנו מתכננים לפרסם להערות הציבור בימים הקרובים. אלה הצעדים שפרטתי. אז למה אתה לא מתקן את הצו? מה שאני מבקש, אדוני היושב-ראש, לתקן את הצו.

להביא את הפירוט לפי מה שהציג האוצר. אתה יודע לענות על זה? מה אתה מבקש מהוועדה? כפי שכבר אמרתי, הוועדה יכולה לדרוש שההפרשה לקרן מס הרכוש תהיה בסכום קטן, כך ש-300 מיליון - - - מאיפה נדע מה אתם עושים עם ה-300 מיליון שקל האלה? אני לא יודע למה ה-300 מיליון האלה נועדו. האמת שחייבים לדייק,

לפי התזכירים שלכם הסכומים הם קצת אחרים ממה שנתת. כשאני סכמתי את זה הגעתי לכ-2 מיליארד שקלים, כי החשמל אצלכם מופיע כ-440 מיליון שקלים ולא 400 כפי שאמרת, וההפחתה של הדלק מופיעה כ-450 מיליון שקלים ולא 400 כפי שאמרת. הוא אמר 450. הוא אמר 450. והחד-פעמי מופיע כ-330 בתזכיר ולא כ-300. הוא אמר 300. אז אתה מתכנס לעוד 100 מיליון. השאלה אם אפשר לדייק את הסכומים האלה ושהוועדה תדע. זאת אומרת שאם יש הפרש שבאמת אתם לא זקוקים, השאלה אם אפשר כן להפריש אחוז מסוים, גם אם זה באחוזים בודדים. כפי שאמרתי, אפשר לממן את ארבעת הצעדים האלה תוך הפרשה של שיעור קטן ממס הרכישה לקרן הפיצויים.

אני אשאל, יכול להיות שזה גם יעזור בנושא,

הבאתם את המשקאות המתוקים שסכמתם את זה בכ-800 מיליון,

כ-800. במקור של זה זה היה כ-600, אם אני לא טועה, ואז קיבלתם עוד 200. תבדוק. אני לא יודע, אם יש לכם תשובה. אדרבה, אם זה 600. לא, אבל הם קיבלו בסופו של דבר 800, אז הוא צריך להצביע על 800, כי נכנסו למדינה 800. אני אומר שאולי בחד-פעמי גם קרה אותו דבר, תוכנן על 280 או 300,

ואתה אומר עכשיו 330. יכול להיות שבסופו של דבר היה בחד-פעמי הכנסה של יותר, ואז זה כן יכול לקבל שכל וזה מתכנס לאיזשהו מקום.

כמו שעשינו את העלייה במשקאות הממותקים, לא הייתה הפתעה כלפי מעלה בסיפור של המס על חד-פעמי. אני לא יודע אם זה בגלל הפחתת הצריכה או בגלל הקטנת הצריכה. לא משנה, אבל בסופו של דבר הבנתי. זאת תחזית שעליה התבססנו כשעשינו את התוכנית הרב-שנתית.

השאלה שלי, בואו נגיד שהכול טוב ויפה, אושר, יש לנו את מלוא הסכום והכול כמו שצריך, הכול עובד. מה עם הספקים שכבר יש להם סחורות, אם זה במשקאות,

השאלה מה הם יעשו עם הסחורה שנמצאת אצלם שהם צריכים למכור? באיזה מחירים הם ימכרו? מה הם עשו מתי שעלה והייתה להם סחורה, שהסחורה הזאת לא הייתה עם מס?

אין מה לעשות. מה אפשר לעשות? צריך לעקוב אחרי זה שבאמת מורידים את המחירים. יורידו את המחירים, אבל עכשיו אתה לא יכול לפני שנתיים לבוא ולהגיד: תגידו כמה היה לכם, וכמה מכרתם. עכשיו למה להשית את זה עליהם? עכשיו אנחנו צריכים להחליט האם אנחנו מאשרים את ההפחתה הזאת,

חמד, בבקשה בקצרה. קודם כול אני מבקש לא לאשר את הנושאים היום, כי אני מבקש שיהיה מדויק. אני לא מאמין, אתה לא בעד?

ייעוץ משפטי של הוועדה שיגיד אם אנחנו יכולים להצביע כשהמספרים לא מדויקים.

אני רוצה כאן להבהיר דבר אחד, היושב-ראש התחיל בזה שהממשלה הכי גרועה, שר האוצר הכי גרוע, אנחנו נכנסנו לממשלה ב-2021 כאשר היינו המדינה הכי יקרה בעולם. ב-2009 היינו בממוצע ה-OECD, הדוח של ה- OECDאמר שהמזון במדינת ישראל עלה הכי פחות בעולם, גם האנרגיה הכי פחות, מקום שני בעולם בעלייה. אלו דברים ועובדות שצריך להגיד אותם. אנחנו קיבלנו ממשלה במחירים יקרים. והעליתם את זה בעוד קצת. פינדרוס, אם אפשר, אני רוצה להצביע. אני יכול לקבל שלוש דקות? אתה מקבל. הוא צועק עליי. צעקתי עליו, לא עליך. תסיים, בבקשה.

דבר שני, אני רוצה להבהיר. כששמנו מיסים על החד-פעמי ועל המשקאות זה לא היה נגד אוכלוסייה מסוימת.

במדינת ישראל השימוש בפלסטיק במקום חמישי בעולם, הכי גבוה ב-OECD, הזיהום בחופים פי חמישה.

- - - זה ממש יפה מה שאתם עושים עכשיו, עוזרים לו לעשות פיליבסטר. 90% מהזיהום בחופים נמצא דרך הפלסטיק. אני מתפלא שהאוצר והמשרד לאיכות הסביבה לא עמדו על הרגליים האחוריות למנוע את ההוזלה הזאת. משקאות, 600,000 ישראלים חולים בסוכרת, המשפחות העניות הן הסובלות מהמחלה של הסוכרת, לא המשפחות העשירות. אנחנו כאן מרגילים אנשים למחלות, מרגילים אותם למחלת סוכרת, שזאת מחלה שהיא - - - תודה. משפט בגלל שדיברת כל הזמן. מה זה כל הזמן? תודה. קודם כול יש פה הפרש בין המכתב שקיבלנו לבין הצעדים שפורטו.

ולכן במצב הזה אני לא חושב שאנחנו יכולים להצביע. והדבר השני, יש פה ארבעה צעדים, שני צעדים בגדול נמצאים בקונצנזוס הציבורי. שני צעדים נוספים, כמו שהשר לשעבר אמר, לא נמצאים בקונצנזוס הציבורי. יתרה מזאת, הם פוגעים בבריאות הציבור. וחבל שאתם מביאים את זה ביחד. הייתם מפרידים, היה לי יותר קל. ובמידה שיש הצבעה אני מבקש התייעצות סיעתית. תודה רבה. אבל לפני ההצבעה אני רוצה לבקש את הייעוץ המשפטי, שייתן לנו את העמדה שלו בנושא של המספרים, כי המספרים לא מדויקים. תודה רבה. התייעצתי עם היועצת המשפטית. יש חסר של בין 200 ל-250 מיליון שקל שבזה אנחנו לא יודעים מה אתם הולכים לעשות. החיבור שלכם הוא חיבור לא נכון. אני לא רוצה לעכב את זה, אני רוצה להצביע. ולכן נצביע על מה שאתם ביקשתם. אני אגיש רוויזיה על ההצבעה הזאת. אתם תצטרכו לבוא לכאן ולהגיד מה החלטתם לעשות עם ה-250 מיליון שקל. בלי שתבואו עם זה אני לא מסיר את הרוויזיה. התייעצות סיעתית חמש דקות. אנחנו נצביע ב-11:01. הפסקה.

אנחנו מחדשים את הישיבה. יש לנו אישור?

רבותיי, אני רוצה להגיד משהו. הצבעה, הצבעה, היושב-ראש. אין, אין, אתה כזה ממולח,

את שמשכת זמן. גם אנחנו ממולחים ואמרנו לך להפסיק. סליחה, אני עסוקה

אני נגד, אני מבקשת שזה יירשם. אני רוצה להגיד לחברים, מכיוון שנאמר פה, מיכל אמרה שמדובר על שיבוש הליכים דמוקרטיים. זה מה שאתם עושים פה בעצם. אני רוצה לספר לכם מה היה. למה לא מצביעים? אנחנו רוצים הצבעה, לא

בשביל זה צריך להיות יושב-ראש. אבל אסור לדחות את זה סתם על זמן מליאה.

לא כתוב בשום מקום, לא בתורה ולא - - - חברים, אנחנו לא ממציאים את הגלגל. אולי בתורה לא כתוב, אבל בתקנון הכנסת אולי כן. אבל, גפני, ציון במשפט תיפדה. אתם רוצים להחזיר את הכוח לנבחרי הציבור, אז תן לנו להצביע. לפי התקנון הייתי יכול להצביע לפני 11:00. חמש דקות לפני אחת-עשרה ודקה. אתה נתת לו חמש דקות. ביקשתי התייעצות, מה זאת אומרת? הוא לא נתן חמש דקות. הוא לא נתן לי, הוא נתן לסיעה. היושב-ראש הודיע על הצבעה, בליאק ביקש התייעצות סיעתית, ונקבע באחת-עשרה אפס אחת הצבעה. זה התקנון. צריך להצביע או לדחות את זה לשבוע הבא. - - - אחמד, חבר הכנסת טיבי, היה והיינו מקיימים הצבעה לפני שהיושב-ראש היה נותן לנו אישור, לא עובר. המתנו לאישור.

אליהו, יש אישור מזמן מזמן. אחמד, אני רוצה רק להשלים את המשפט.

עכשיו אחרי שהוא הגיע.

אני רק מחכה שכל חברי הקואליציה יגיעו. ביקשתי להצביע, אמר ולדימיר - - - מיכל, תדעי לך שבשנה האחרונה זה מה שהלך פה.

אל תגידי לא, אני הייתי פה, את לא היית פה, מיכל.

האם מותר לפי התקנון ליושב-ראש מסיבה לא נראית לעין לא לקיים הצבעה כשהמליאה נפתחה?

אורית, עם כל הכבוד. - - - אני מעריך את הלוחמנות של פרקש פתאום. חזרתי לאופוזיציה. הרגעת אותנו בהודעה שלך. אבל זה בגלל שהחדר שלי לידך, אז קיבלתי השראה. ביקשתי מולדימיר התייעצות סיעתית. לא, אני ביקשתי ממך התייעצות סיעתית. אתה ביקשת התייעצות סיעתית. קיבלתי ממך את הבקשה הזאת.

הייתי יכול לעשות את זה אם לא הייתי דמוקרט? הייתי יכול לעשות את ההצבעה בדקה לאחת-עשרה. אסור להגיד דמוקרט. אסור, חס ושלום, שלא יפטרו אותך.

הוא אומר שאם זה סוף הדמוקרטיה הוא היה עושה את זה. התייעצות סיעתית זה בתקנון הכנסת. אתה ותיק, 30 שנה. זה בתקנון הכנסת. זה לא, אדוני, כראות עיניך.

בתקנון הכנסת מדובר על התייעצות סיעתית - - - חמד, הוא מדבר על זה שאם היה סוף הדמוקרטיה. עשיתי את זה בדיוק לפי איך שנקבע באחת-עשרה ודקה, ואמרתי שאני מבקש אישור מיושב-ראש הכנסת כדי להצביע. ומכיוון שקיבלתי אישור מיושב-ראש הכנסת להצביע, אני עובר להצבעה. אז למה אנחנו מצביעים באחת-עשרה ו-12 דקות? מי בעד אישור הצו? ירים את ידו. לספור. מי נגד? מי נגד ההפחתה במס לחשמל ובמס על הבלו? אתם נגד ההפחתה במס על הבלו.

בריאות הציבור?

אני מבקש להגיד את תוצאת ההצבעה. הייתה פה בקשה של משרד האוצר להפחית במחירים גם של החשמל, גם של החד-פעמי, גם של הפחם, של כל הדברים האלה. הייתה בקשה להפחית. תשעה הצביעו בעד ההפחתה. אישרו את הצו בגלל שרק שמונה הצביעו נגד. לא הבנתי למה נגד, אבל בסדר. כי גם המכתב לא היה מדויק וגם אתם פוגעים בבריאות הציבור,

לא צריך לבטל את המס. אנחנו לא הצבענו נגד להפחית למען הציבור. הצבענו בעד הציבור, בעד בריאות הציבור. - - - אם היית מביא רק את שני הסעיפים היינו מצביעים בעד. נכון, זה מה שאמרתי. מספיק כבר, אני אוציא אתכם. אתם יודעים מה, זה מתחיל להיות מעצבן.

תוציא, תוציא, תחליף אותנו במינוי פרסונלי, כמו ביועצים המשפטיים. מי ביקש רוויזיה? מספיק כבר.

וגם אתה ביקשת רוויזיה. אתם עושים באמת תועלת גדולה. תהיה רוויזיה ב-11:45. רגע, אין את מליאת הכנסת? מה זאת אומרת? בסדר, נבקש אישור להצביע על הרוויזיה. אני רק רוצה לשאול את היועצת המשפטית עד כמה ליושב-ראש יש סמכות לדחות את ההצבעה אחרי ההתייעצות הסיעתית? תשאל את מיקי לוי. אני מציע לך לשאול את מיקי לוי. לא שאלתי אותך. הפסקה.

ננעלה בשעה 11:16.